בוקר טוב. אני פותח את הישיבה. היום 20 ביולי 2021, י"א באב התשפ"א. יש לנו היום שני נושאים לדיון: 1)

מעקב אחרי ביצוע הקמה של חדרים אקוטיים, אבל נגיע

אין. אין זה סוד שהמשבר שאנחנו חווים בנדל"ן הוא חסר תקדים ומרחיק זוגות צעירים מן החלום לקנות דירה. לכן החלטתי לפני כשלושה שבועות שוועדת הכספים תיכנס לעובי הקורה, כדי לקבל את תמונת המצב בנושא הזה ולהבין איך יכול להיות שלאורך השנים ההיצע לא מדביק את הביקוש ושתהליך התכנון לוקח כל כך הרבה

אשמח להתייחס לנושאים שיעלו.

רשות מקרקעי ישראל עושה כל שלאל ידה על

גם במכרזים וגם בפטור ממכרז. אנחנו תלויים כמובן בהמון גורמים. המצב בשוק וזה מה שמצוין בשקף הראשון יש דברים שהם

כשאנחנו מדברים על היצע וביקוש אנחנו מדברים

הוותמ"ל בשנים שהוא פעל יצר 50% ממלאי יחידות הדיור שתוכננו. אנחנו מדברים על פרק ממוצע של 12 חודשים לעומת שלוש שנים. איזה אחוז מהיחידות שווקו בוותמ"ל?

שוב, לא כל החסמים בידיים שלנו. הייתה לכם החלטה על 7% בכל המתחמים לדיור ציבורי. ההחלטה הזו הוקפאה ולא קודמה, למרות שהייתה החלטת ממשלה בנושא. אנחנו רואים שפחות מ-1% הוקצה לדיור

דיור ציבורי חשוב לי לא פחות מאשר לך,

והתעסקנו בו ביחד.

כרגע אני רוצה להבין. הרי המטרה היא להבין את מצב המשק, איפה אנחנו נמצאים מבחינת הזוגות הצעירים שלא יכולים לרכוש דירה.

אני רוצה להזכיר פה כמה בעיות. אין לי את הזמן אז אתם תוכלו לראות את זה במסמך. אני רוצה להזכיר רק נקודה אחת, שבחברה הערבית יש בעיה שקיימת הרבה יותר מאשר בחברה הכללית בנושא קרקעות משום שהחברה הערבית תלויה בקרקעות

כי בחלק מן המקומות פשוט לא צוינה התייחסות של רמ"י ולכן לא הגיוני שרמ"י הגיעו, והגיעו כפי שצריך. אני לא רואה שום תגובה שלהם שהיא רלוונטית

קראתי את דבריו של סטנלי פישר באפריל 2013, שאמר משהו שכולנו אומרים, שכל נושא העלויות והפערים במחירי הדיור, בביקוש ובהיצע, תלוי בכמה דברים. קודם כול בקיצור הזמן שבין שלב הייזום לבין שלב השלמת הבנייה. אני מצאתי את זה כבר

כל אחד מכם יוכל להתייחס בזמנו.

אבל זה מה שקרה לך הרגע. כרגע אמרת שדיירי הדיור הציבורי הם

רוצים לעשות מגה-שיווק אבל לא עושים לה חיבור לכביש 6. בעצם ככל שהמקום הזה מתפתח הוא כלוא במקום שאין לו יציאות,

אין שירות לתושבים, ובסוף

צוואר בקבוק מטורף על השירותים שיש לו בעיר כאשר הוא מוסיף עוד אלפי משפחות. לכן נעצרים השיווקים על ידי ראשי העיריות, ואני מבינה אותם לחלוטין. כאשר הוא מציע

אנחנו מדברים על משכנתאות.

שעלה דווקא עכשיו, לפי הנתון שפרסם בנק ישראל ביוני 2021

אמר פה חיים ביבס: בפריפריה 50% בני המקום. בואו ניקח עיר מסוימת שתיתן עדיפות לזוגות הצעירים שלה,

אתם מקבלים עכשיו את הדירה במחיר מוזל, תישארו פה, תמצו את כושר ההשתכרות שלכם ותשקיעו את ההוצאות שלכם בעיר, תניעו את גלגלי המשק המקומיים. נדמה שאנחנו מודעים לרוב הבעייתיות שיש אבל, אדוני

צריך תוכנית יותר מורכבת שמתקנת את הפערים. לא אמרתי שהיא לא נתנה פתרון לאנשים. היא נתנה פתרון לאנשים על בסיס של הגרלה, וזה דבר שאני חושב שלא צריך להיות. אפשר גם לפתור רק את הבעיות של הבלונדינים או רק את הבעיות של

זו שאלה שלחלוטין קשורה לתפיסת מסגרת התקציב. לכן הדיון פה כל כך חשוב ולא סתם אמרתי שאני מברכת עליו. בעיניי כאישה צעירה, כאימא צעירה, הנושא הכי חשוב היום בישראל בהקשר הרחב הוא דיור,

אין חובה ברורה: תקשיבו, נאשר לו עוד כמה קומות אבל בעצם עליו לבנות את קומת הקרקע של המסחר. אנחנו פשוט במסחרה תמידית.

לקרוא המון חומרים ובסוף מאשרים תוכניות שמשפיעות לשנים על גבי שנים על מרקם עיר, על חיי עיר. ובסוף באים הוותמ"לים ולוקחים את

אני טוען שיש משהו בדי-אן-אי שכבר הרבה מאוד שנים התעוות. אם אתה שואל אותי, בניתוח קל שלי, למה זה קורה: רק מסיבה אחת העוצמה בלבלה שם את העניינים. צריך אחת ולתמיד לגעת בזה.

אני לא נוגע כאן בשום עניין אישי, אין לי שום בעיות אישיות עם אף

רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון מוציאים לשיווק את כל מה שרק אפשר. גם רמ"י וגם משרד הבינוי והשיכון יוזמים תוכניות.

יוזמות של רמ"י ושל משרד הבינוי והשיכון. כדי להגיע להיצע, השלב הראשון הוא תכנון ובהיקפים

לעשות את כל התכנון שבתחומן בבת אחת, ולכן השיווק פרוס על פני מספר שנים. מצד שני, נכון אמרו פה החברים שלנו מן הרשויות שבסוף המדינה וזרועותיה צריכה לתת מענה

אנחנו נותנים להם את המענה.

בסופו של דבר בכל המבצעים, במחיר למשתכן ועוד קודם, היה מחיר מופחת. אנחנו דווקא מנסים

תחנות גז.

אדוני היושב-ראש, תבין איך המדינה שלנו עובדת.

אתה מרים עוד אחת ומוצא שם נחשים. היו אמורים להחזיר את הקרקע ואז להחליט מה עושים עם הקרקע הזו. אם אין מקום לחקלאות אין שום בעיה. אבל להקים מפגע סביבתי, מפגע בריאותי, מפגע של זיהום הסביבה? את

זה החלטות של מועצת מקרקעי ישראל. תודה רבה, יורי. יש לנו כאן נציג של מינהל התכנון.

שיהיה ברור שאנחנו לא תוקפים אותם אישית אלא כנציגים. אני מרגישה לא בנוח אבל בפני מי נציג את ההערות שלנו? ברור, אף אחד לא תוקף אף אחד

תיוג של הדברים האלה כחסם מט"ש הוא לא חסם, מט"ש הוא צורך: כולנו רוצים ללכת לשירותים ולא רוצים שזה יזרום בוואדי הסמוך, או אנחנו רוצים לקחת את הילד לגן ושיהיה גן, או שנוכל לצאת לעבודה ותרום לכלכלה. בתכנון כן לקחתם בחשבון את כל הדברים

אבל אנחנו צריכים כאן גם להסתכל בראייה ארוכת-טווח. מה שאנחנו רואים כרגע הוא רק ההקדמה, רק המבוא, רק קצה הקרחון של מה שעלול להיות פה אם לא נבנה כפי שצריך את מדינת ישראל ב-30 השנים הקרובות. ב-30 השנים הקרובות

וכמובן שיש השפעות רגולטוריות פנימיות שלנו בתוך ישראל על עליית המחירים, על עליית תשומות הבנייה, גם רגולציות וגם התמשכות הליכים, הליכי תכנון והליכי רישוי במיוחד,

וגם חוסר בעובדים זרים ולכן משך הבנייה מתארך. התמשכות משך הבנייה אף היא משפיעה על מדד תשומות הבנייה. זה בהחלט נושא עיקרי בחסמים

יצאו מן המשחק. היום התחלות הבנייה בקרקע פרטית הן 14%. למה הם יצאו מן המשחק?

בעבר המדינה ידעה טוב מאוד להקים פתרונות. אזכיר לכם שבתקופת העלייה מברית המועצות לשעבר, בתחילת שנות התשעים הקבלנים בנו פה 100,000 יחידות דיור. שר השיכון היה אריק שרון,

היו אנשים שאמרו לקבלנים: תעבדו,

והסירו חסמים.

תבנו,

אין אפילו מס על אדם שמחזיק עשר דירות. אדם מקבל הכנסה של 150,000 שקל בחודש מדירות ולא מוטל עליו מס. אני כבר מגיע לכמה פתרונות אבל הנתונים חשובים.

אנחנו מוכנים לקלוט אותם להיות חשמלאים ומתקיני מיזוג אוויר בשכר

מנהלי עבודה, הנדסאים. כולל חרדים שאנחנו מוכנים לקלוט. והדבר האחרון הוא ההתחדשות העירונית. זה קלסי, זה מייצר עשרות אלפי יחידות דיור זמינות עכשיו. חייבים להאריך את

יש לרשותך שלוש דקות. חברי הכנסת, אני מבקש לא להפריע.

תודה רבה. מחירי הדיור כפי שנאמר כאן גם על ידי

חלקם הגדול לא בתוך שולחן העבודה של רמ"י. רמ"י בכל מה שבתחום אחריותה עושה כל מה שהיא יכולה בכל הרבדים של שרשרת הייצור בתכנון, בפיתוח,

אני יכולה לומר לכם באחריות,

זה שיש תוכניות מאושרות והן לא משווקות,

אנחנו עושים לילות כימים כדי לטפל בזה, אבל חייבים כל הזמן להגדיל את המלאי. זה נכנס אל תוך שרשרת הייצור ואנחנו פועלים מול המשרדים.

נכון שבשביל שכונה צריך את הכביש ואת כיתות הגן, צריך את הכול,

שוב, לא בגללנו אלא בגלל פערים בארנונה. אנחנו מבינים את הצורך בתעסוקה חשובה ומיטבית, אנחנו גם מתכננים

משווקים לתעסוקה,

כפי שלוקח את הדיור ואז יש גם פערי מימון מבחינת הרשויות המקומיות.

זה או לא לפרסם, או לפרסם ולהגיד: תדעו לכם שאנחנו עובדים עכשיו. וגם החסמים מפורטים. זה תלוי עכשיו באישור תוכנית למחלף כי כך קבעה

התחדשות עירונית זה בידיים פרטיות לחלוטין

זה לא יכול לתת מענה מלא. אנחנו משווקים גם בדירה להשכיר.

חלק מארגז הכלים במתן מענה לזוגות צעירים

יש החלטת ממשלה שאנחנו עובדים על פיה

אם גורם מסר את המידע שלו בתוכנית לא צריך לראות אותו שוב בהליך הרישוי.

שהם נמצאים גם בתוכניות וגם ברישוי.

אני רוצה להגיד מילה על הוותמ"ל. הם בקמפיין פה להאריך את הוותמ"ל. לא היינו רוצים לראות את הוותמ"ל מקודם עוד

זה גורם לכך שכל הזמן מלמטה דברים שאינם

שראויים רק להתחדשות עירונית ולפיתוח כזה או אחר, דוחפים את המחירים למעלה. במצגת שהצגנו בפניכם הראינו איך דירה ברחוב שטרן בירושלים עולה במשך 18 שנים מ-330,000 שקל ל-2

שתרמו למדינה, הם צריכים לקבל את אותם תנאים ולא להיות מופלים, והמרחב הכפרי מופלה. אם ניקח עסקאות שהוצאנו מתוך האתר, בין טרבין,

אום בטין, זמר, בקה הנתונים מגיעים מ-80,000 למשפחה ליחידת דיור, ובקיבוצים זה מגיע מ-800,000 ל-1.2 מיליון שקל במגל. אני רוצה לקבל על הדבר הזה

הקבלנים לא מאושרים. אני חושבת שזה כנראה דבר שייצר משהו.

אני לא מבין מי אחראי על מה ועם כל הצניעות, אני חושב שיש לי יכולות מבחינת הבנת הנקרא והבנת הנשמע,

אני חושב שאם אני לא מבין אז גם הרבה אנשים אחרים לא מבינים. לכן גם בסוגיה הזאת אנחנו נתמקד, בתחומי אחריות, מי אחראי על מה, איפה הדברים תקועים. דיברו פה על כל מיני חסמים, שחלק מגדירים כחסמים וחלק אומרים שזה צרכים, וכנראה ששני הצדדים צודקים, רק צריך לחפש פתרונות. לכן נעשה מיפוי אחרי הדיון הזה ונבין איך אנחנו מתקדמים ואת מי אנחנו מזמינים לדיון הבא. נצא להפסקה של שבע דקות, כדי לנשום קצת אוויר, ונתחיל את הדיון הבא ב-12:20. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:15.